רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני יותר ויותר מתרשם שהנושא הוא מאוד משמעותי מבחינת התעשייה, מבחינת הפניות שאני מקבל והשיחות שהיו לי וגם הדיון שקיימנו אצלי בחדר לגבי מה משרד האוצר, מה רשות המיסים אמורה לעשות בעניין הזה. קובי, תוכל לומר מה אמרתם שתעשו בעניין הזה? צהריים טובים. נביא בקרוב טיוטת צו, נפרסם את זה להערות ציבור כדי לשמוע גם הודעות שנקבל מהתעשייה, מיבואנים וכו', ובטיוטת צו שנביא אנו רוצים לעשות כמה שינויים, שהם בעצם הרחבות של הפטורים לתעשייה. במשך התקופה מתחילת הרפורמה אפשר לומר כל הזמן אנו מקבלים בקשות, אפילו גם אתמול קיבלנו, ואנו מנסים לדון בהן ולראות היכן אנו כן יכולים להרחיב והיכן אנו לא יכולים. אנו רוצים לשמור על כל הקריטריונים שקבענו ברפורמה ובהתאם לכך לפעול, אבל היכן שניתן להרחיב ולפתוח, אנו נביא את זה להערות הציבור. אם אפרט את מה שאנו הולכים להביא בצווים, העיקרון הראשון של הרפורמה היה לתת פטור לתחליפי דלק שמשמשים כחומר זינה בתעשייה. בהתאם לעיקרון הזה קבענו, בשיתוף האחדות התעשיינים, 14 תעשיות שלהן נתנו את הפטור. עד אתמול קיבלנו עוד תעשיות שאנו מתכוונים להוסיפן בצווים ולתת לתעשיות הללו פטור עבור תחליפי הדלק שמשתמשים בהם כחומר זינה. זה שינוי אחד שאנו מתכוונים לעשות. השינוי השני- - מתי אתם מסיימים את הצו הזה וזה יבוא לכאן? התוכנית היא לסיים עד סוף החודש, בגלל שאנו מקבלים כל הזמן פניות וכל הזמן בוחנים אותן נצטרך לעשות קאט ולפרסם את מה שהתקבל. אנו מתכוונים לקראת סוף החודש לפרסם להערות הציבור את הטיוטה. כמובן נקבל על זה עוד הערות, ונצטרך לדון בהן ולראות מה אנו מקבלים ומה לא, ואז להגיע לוועדה לכאן עם ההחלטה, צו הפטור הוא צו שצריך להגיע לוועדה, לאשרו כאן. אתם מתחשבים במה שדיברנו? ודאי. אבל בצו תעריף המכס זה צו שאמנם תקבעו בפטורים ואז נחשב צו הפרטה ולא היה צריך להגיע לוועדה, אבל כיוון שיש אלמנט שאתם מבקשים להוסיף כפי שאמרת בדיון הקודם תעשיות שכן יחול עליהם הצו, כלומר לעשות בו אלמנט של החמרה, יצטרך להגיע אלינו בכל מקרה. נכון, התיקון ידבר על התיקון של ההחמרה אבל בכל מקרה בצו תעריף המכס גם יהיו בו פטורים מותנים. כי יש ההקבלה בין צו הפטורים לבין צו תעריף. לכן נרצה שהצווים ייכנסו לתוקף באותו זמן. כלומר שלא צו התעריף למרות שיש בו הרבה הפחתות ושר האוצר יכול לחתום עליו ואחרי זה להגיע לוועדה - נרצה שגם היבואנים וגם הייצור המקומי יקבלו את הפטור במידה שווה. הרב גפני, לפני שנדבר על הנושא עצמו, חיפשתי מתחילת היום לומר לך משהו בפורום הכי מצומצם שיש כי אני לא רוצה להביך. אני מאוד מכבד, בשבילי אתה אבל אני באמת שואל, יש לי הצעת חוק שעברה קריאה ראשונה. ביקשתי דין רציפות עליה. הגשתי את זה למזכירות. עבר לשכה משפטית, דיברתי עם היועצים שלך. הצעת חוק טובה, שנראה לי שאתה איתי ביחד. למה אתה לא עוזר לי בזה? היות שעכשיו אתה אומר לי את זה. חיפשתי את הדקה לא להביך את הרב גפני. אז זה מטופל עכשיו בכל הכוח. בבקשה.

לקדם את זה. זה הצעת חוק חשובה של חיסכון לכל ילד. תודה, אדוני היושב-ראש. אמרתי, שזה העיקרון הראשון, ולפיו אנחנו מתכוונים להרחיב את התעשיות ולתת להם עוד פטורים לתחליפי דלק שישמשו כחומר זינה לייצור מוצרים שפטורים ממס קנייה או בלו. העיקרון השני, יש כיום בצווים שמנים, שיש עליהם פטור, כשהם באים במגע עם חומר הגלם בתהליך הייצור. זה כמה תעשיות שנקבעו כאן בוועדה ונתנו להן פטור. קיבלנו משך התקופה הזו עוד בקשות להרחיב את התעשיות הללו, עוד מפעלים שמבקשים להיכנס לפטור הזה. גם במסגרת הפטור הזה אנו מוכנים להרחיב את רשימת התעשיות ולתת לעוד כאלה שביקשו. סוגי שמנים או של תעשיות מסוימות? סוגי תעשיות מסוימות. לא של שמן מסוים? למשל אם שואלים אותך על שמן הידראולי, אתה לא נוגע בו אני מבין. אם הוא בא במגע בתהליך הייצור במפעל לעיבוד שבבי, כשבא במגע יכול לקבל עלינו גם היום פטור. אבל אתה יודע איך זה הולך. לא מקבלים את זה אצל כולם. ביקשנו להחריג את כל התעשייה.

מה שביקשנו פעם שעברה שהסרבול לא יהיה, קודם כל. שאם השמן הידראולי לתעשייה, לאותן מכונות - קודם כל להחריג את כולם. לא שכל אחד יבקש את ההחרגה שלו. ביקשנו החרגה לכל התעשייה שמשתמשים. זה פוגע בהם. אנחנו יודעים את המחירים. אם זה בא במגע זה בסדר. אבל הוא צריך כל פעם לבקש ולהחריג. ביקשנו להחריג את כל התעשייה. עסק צרי להחריג עוד עסק ועוד עסק. ביקשנו שכל התעשייה תוכל. זה גם פעם שעברה היה, לא הוספנו. אני שואל אם הגעתם למסקנה שאת כל התעשייה נחריג. למשל סתם זרקתי על שמן הידראולי. יש עוד רשימה של דברים. חבר שמירי לא נמצאת פה הפניתי אליה מכתב, אליכם שעדיין לא קיבלתי תשובה. אדבר על זה בתור שלי. לכן אני שואל. אגב השמן לטורבינות בחברת החשמל עולה?

השמן לטורבינות זה מכתב שקיבלנו אתמול מחברת

אגב, פעם שעברה זה גם עלה ואמרתם שזה לא יעלה. אולי זה ייאמר לזכותכם, אבל כשהם מעלים את המחירים, הם לא אומרים שזה בגלל השמן הזה. אבל אם תצאו לכיוון התעשייה רגע, לכיוון המוסכים, שמן הידראולי עלה כמעט פי שניים. אתם מודעים לזה? סליחה, של המכונות של המפעלים. יש מישהו מחברת חשמל? אגב גם בשמן של הרכבים הייתה עלייה של 40%. אני לא מחברת חשמל אבל כן עלה גם בדיון הקודם.

כבר בדיון הקודם היצרנים הקטנים של החשמל הם העלו את הנושא הזה. זה לא עלה אתמול בפעם הראשונה. מה אתם מתכוונים לעשות עם זה? זה מה שחסר לנו שיעלו עוד יותר את מחיר החשמל. אנחנו מתכוונים לבחון את הבקשה. יש שם הגדרה שביקשו מאתנו לבחון של השמן לטורבינות. אנו רוצים לראות אם ההגדרה מתאימה ואם אפשר לתת על זה. היו עוד כמה בקשות לפטורים של מוצרים ספציפיים כמו משחות סיכה וכמו תרסיסי שמן שגם לגביהם אנחנו מתכוונים להכניס אותם לצווים ולתת עליהם פטור. אלה היו מוצרים ספציפיים שנכניס. אנחנו גם מתכוונים לבחון את הכמות בצווים יש הכמות המינימלית של 4,000 ליטר, שמן שבא במגע, ניתן עליו פטור רק אם המפעל צורך לפחות 4,000 ליטר בשנה. אפילו אתמול קיבלנו בקשה להפחית את הכמות הזו ואנחנו נבחן. מה שמעמיד בספק גדול את כל הרפורמה שלכם. כל הבקשות. מה קורה עם תעשיית הצבע למשל? תעשיית הצבע היום יש להם פטור על תחליפי דלק שמשמשים כחומר זינה לייצור צבאי. הבעיה זה המדללים. גם בכמויות הקטנות, שם העליתם. הנקודה היא - קשה מאוד למצוא ממה לתת את הפטור. כל פעם נותנים נקודה. אני בעד משהו גורף, אדוני היושב-ראש. כל מה שקשור בתעשייה שמייצרת, יצרנית, צריך לפטור אותם. לא צריך להכביד על התעשייה כי גם ככה היא מתמודדת עם התחרות מייבוא של מוצרים מוגמרים. ולכן חומרי הגלם לא צריכים להכביד עליהם את המיסוי הזה. מי שעוסק במסחר מסחר. אבל למה להכביד על התעשייה? אגב גם חשמל זה תעשייה אגב.

התיקון האחרון זה שינוי שנביא כאן לוועדה - לא במסגרת הפטור אלא במסגרת צו תעריף וצו הטלה. אנחנו דיברנו עליו גם בפעם הקודמת. נרצה למסות את התזקיק השעווני. אני רק מחכה לרגע שבו תגידו שאתם פוטרים את התעשייה, כפי שאמר חבר הכנסת דלל. כל ההרחבות כאן זה פטורים לתעשייה. החומר הנוסף זה תזקיק שעווני שאנו רוצים למסות אותו בדומה לתחליפי דלק אחרים וכמובן לתת פטור. אתה אומר שעד סוף החודש תסיימו את זה? השאיפה היא כזו, לפרסם להערות ציבור. תודה. עוד משהו? תודה רבה. פסח ברנט, מנכ"ל קבוצת שניב. שלום, פסח לא הצליח להגיע. אני משניב באופקים. פסח לצערו הרב לא הצליח להגיע. אני מחליף אותו. אני העוזר של פסח. כמה עובדים יש לכם? באופקים בערך 350 עובדים, בשאשא תקש מעל 200 עובדים, ובאופל בניצנים כ-200 עובדים. כל המערכת יש בה כ-700 עובדים בעיקר בפריפריה, כאמור, בצפון, בדרום. מה הבקשה שלכם? אני רוצה להעביר את זכות הדיבור ברשותכם- - - סידרתי אז את הגז שיגיע אליכם. אתם מעבירים רשות דיבור מאחד לשני. זה בגלל מה? התרומה שלך למפעלי שניב גדולה מאז ומעולם. זה מקום קטן ואתה רגיש לפריפריה. גרתי שם 22 שנה. אבל לא כי גרת שם אלא כי זה מקום קטן ופריפריה. ואתה רגיש לתעשייה, אנחנו יודעים זאת. אני רוצה להעביר את זכות הדיבור לאסעד, בבקשה, ברמה המקצועית. אנחנו כשנה וחצי סובלים מעניין המס במפעל והפסקנו לייצא תרסיסים בעקבות הנושא הזה. נתנו לנו הקצאות החברות, חומרי גלם, וההקצאות נגמרו ושלחנו עובדים הביתה. תעשיית הפטורים היא תעשייה צריכה להיות פטורה פה, ואנחנו אורזים את זה באריזה שאי אפשר להשתמש בזה בחזרה. נכנס ונכנס מעליו גז נוזלי, שהאריזה נמצאת תחת לחץ. כל התעשייה שלנו מבוקרת על ידי מכון התקנים בתקן רשמי. כל פעם מחדש אנו נתקעים בלי חומרי גלם כי אין לנו פטורים. אתם מודעים לזה? כן. ומה אתם מתכוונים לעשות עם זה? אני מנהל יחידת הדלק, היחידה התפעולית שנותנת את הפטורים. אנו מתכוונים להוסיף את זה לתעשיות הפטור ולתת להם את האישורים. כרגע אין לנו בחקיקה אישורי פטור. בטח לפסח יש קשר עם רשות המיסים. נכון, גם יש לנו קשר שוטף. הוא ידע שכנראה מכניסים אתכם לפטור. אבל בינתיים אנחנו לא מייצאים בגלל זה. יש לי 40 מכולות שהפסקנו לייצא אותן כי אין לנו פטור, אין לנו חומר. יש בעיה כרגע שמבחינת החקיקה של היום, מי שמייצר אירוסולים כאלה אמור להירשם כיצרן של תחליפי דלק. זה לא משהו שהייתם רוצים להיכנס אליו.

הכוונה לתת את הפטורים. סליחה, אני צריך להירשם כיצרן לתחליפי דלק?

מישהו ניסה פעם לקחת תרסיס ולפתוח אותו, להוציא את הדלק? בוא נהיה קצת הגיוניים. אבל זה החוק שיש כיום. לכן אנחנו פה. חבר הכנסת אזולאי הזכיר פטור והחרגת תעשיות. זה אתם צריכים לדאוג לזה, לא אני. החרגת תעשייה אני מחזיר אחורה זה כדי לייצר מוצר שבהגדרה הכימית שלו הוא מוצר פטור. כשאתה מייצר את המוצר הזה מבחינת ההגדרה שלו בחוק הבלו הוא כבר לא מוצר פטור. אסעד, עם כל הכבוד, אני לא מבין על מה הוויכוח. אין ויכוח. כרגע זה בתיקונים. התעשייה הזאת תהיה תעשיית פטור ונוכל לתת את הפטורים. אם יש בעיה ולא תקבלו את הפטור בצו הזה, נסגור את רשות המיסים. לא. איפה יהיה כסף למדינה? אסעד, אני רוצה לעזור לכם, וכל חברי הוועדה גם כך. הוא אומר: אתם נכנסים לתוך נושא של הפטור. אתם תקבלו פטור. יש פטור.

רבותיי. התאחדות התעשיינים. אם אפשר בקצרה. שלחנו לכם נייר עמדה. רשות המיסים זה דבר שממשיך כל הזמן. יש לנו בסוף החודש צו חדש.

אבל גם אנחנו לא נרפה, אני אומר לרשות המיסים - מה שאמר חבר הכנסת דלל מסכים איתו לגמרי. לא צריך דרך המיסוי לפגוע בתעשייה.

קיימנו על זה דיון אצלי בחדר, ישבנו כולם. צריך להיות יותר - אבל בבקשה. לגבי מה שקובי אמר, קודם כל תודה על התוספות. שני דברים: אחד, דיברנו על התעשייה באופן כללי, לא רק על חומרי הגלם, כלומר אצלנו חלק גדול מהביעות הן דברים שמשמשים בתהליך היצור. זה לא אומר בהכרח שנכנס למוצר. יש לנו הנושא של הניקוי, של השטיפה. אני מבין שזה מפחיד את רשות המיסים, אבל זה פוגע בהרבה מאוד תעשיות במתכת, בתעשיות אחרות. לגבי הנושא של הקצב של הדברים, אתם נותנים לנו את הדברים האלה, היינו פה לפני כמעט חודש. תציגו את הטיוטות. כי אנו יודעים לצערנו ולמדנו את זה על בשרנו בשנה האחרונה שהאמת היא בפרטים. זה שאתה אומר לי באופן כללי אירו סול, אבל אני לא יודע איך זה כתוב אני לא יודע איך מחר בבוקר התעשייה יודעת להשתמש בזה. איך פותרים את הבעיה הזו? אני מבקש אדוני שהם יציגו לוועדה נוסח עוד לפני שמוצגים נוסחים רשמיים שנוכל לעשות הידברות. האמת פה היא בפרטים. אבל הם מציגים את זה לציבור. ואז הם יביאו את זה אחרי שבוע לפה וההידברות לא תהיה בתום לב.

בכל מקרה הם יביאו את הנוסחים הנה, יש נוסח אחד שצריך אישורה המוקדם של ועדת הכספים. לגבי הנוסח של צו תעריף המכס, גם אמרו שלא יפרסמו את זה קודם כי הם רוצים לעשות את זה יחד אז ניתן יהיה להעיר הערות. תודה רבה. המוסכים. ניסים זיתוני, ענף הרכב. בגדול כל מה שקשור היום ברכב זה חלק מיוקר המחיר. המחיה התייקרה משמעותית. היום טיפול במוסך משמעותי יקר בעקבות השמן. חלק מהסיפור זה הטינרים, ענף הצבע. אנחנו צובעים רכבים. הטינר עלה בקרוב ל-300%. כל הסיפור של צביעת רכב התייקר משמעותית. תיקון רכב, זה חשוב מאוד. זה דבר קריטי מאוד. תודה רבה. אגב, רק שאלה למוסכים הטיפול לרכב, בכמה אחוזים עלה? 25%, 30% לפחות. שמן וכל המסביב. וטיפול רגיל עולה בסביבות 600, 700 שקל היום? 700, הכי קטן.

חיים ברגפרוינד, בבקשה, נירלט. יש לנו שני מפעלים- אחד בנתניה והגדול יותר נמצא בניר עוז בעוטף עזה. כפי שאמרנו, הוחרגנו בתעשייה אבל הוחרגנו על חצי כלומר רק משהו שהוכנס תוך הצבע. החצי השני לא הוחרג ושם אנחנו גם משלמים - כל הממיסים. צבע יש לערבב בו לפני הצביעה ממש. אתה לא יכול לדלל אותו במפעל ואז אתה מוכר דלי צבע ולידו דלי מדלל ושם המדלל נהיה חייב למרות שמערבבים אותו עם הצבע שנייה לפני הצביעה אחרת זה משפיע על החומרים הכימיים, זה לא התחום שלי. מר פחימה, אתה מודע לזה?

מה יהיה? הבעיה עם החומרים האלה שזה בדיוק מסוג החומרים ששימשו למהילות. התירוץ הזה אף פעם לא נכון. בגלל שזו השיטה אנחנו לוקחים את האנשים האלה פה, הופכים אותם לעבריינים. הם העבריינים.

לא אתה. היו צובעים עם מברשת. עכשיו איך צובעים?

מרססים למיניהם. גם נותנים לך פתרונות לדברים האלה. דיללו עם דלי אחד שלנו דלק. אנחנו מוכרים דליים קטנים, זה יכול להיות חצי ליטר, יכול להיות חמישה ליטרים- - - מר פחימה, אני מבקש לבחון את העניין הזה מחדש לפני שמפרסמים את הצו. את ההצעה שלחנו לרשויות המס, אלה דברים שקיימים. זה קיים בשמנים אוטומטיביים ההגבלה של הגודל. נשמח מאוד שהוועדה תוביל את זה שיהיה שינוי כי כרגע זה מסחרר את החברות בתחום שלנו. מנכ"ל חטיבת הכימיקלים, ניר נחאייסי של גדות.

חברה יבואנית של הרבה דברים. לקחנו עכשיו גם את מכרז נמל חיפה. כלומר אתם רציניים.

שני דברים: קודם כל יש פה הצד המקצועי, שזה בעיה - שמן הידראולי למשל ענה כאן קובי לינון, שאמר: שמן, אמר לו שזה זינה. כלומר כשזה חלק מהייצור של הגומי יש לך פטור. אבל כל השמן ההידראולי, כל התעשייה הישראלית משתמשת בו לשימון המכונה. לא לזינה. בשימון המכונה אין פטור. אתם הולכים להכניס את זה, נכון? מה לא? לא.

אומר שאת זה לא מכניסים. הסביר למה? לא צריך להסביר למה לא אלא למה כן. עזוב. זה ראשי. שמן הידראולי כל התעשייה פה עומדת ואומרת: תנו לי לשמר. קובי, אנחנו לא שבעי רצון מזה.

כל העניין של הרפורמה זה שמוטל על החומרים מס, ומקומות שהיה ניתן- - - מה שהוא מעלה, נראה הגיוני. אולי תעשו ההפך. תנו פטור, ואיפה שיש בעיה תיקחו. לא הגיוני. מבקש לבחון את זה מחדש. הרב גפני,

זה מהפכה מה שעשו לנו פה, ברוח הימים שלנו. נוצר מצב שדמוקרטיה זה הכול מותר חוץ ממה שאסור, דיקטטורה זה הכול אסור חוץ ממה שמותר. אמרו קודם כל דיקטטורה. אני חייב לומר שיגאל, אדון פחימה, יש לנו תקשורת מצוינת איתו.

לפני חודש היינו איתו בדיון ובחודש הזה הם לא מכרו לייצוא, הפסידו כסף. זה לוקח המון זמן. הכול בירוקרטיה. שנה

לא עושים ייצוא, לא מוכרים, הכול כי שמן הידראולי למשל הוחלט שכולם עבריינים עד שיוכיחו שלא. שמן הידראולי חובה לתת פטור לפי פונקציה. השתמשת ב-10 טון בשנה, תוכיח שאתה משתמש ב-100 טון בשנה תנו לו פטור. שמן אוטומוטיבי הוא שמן כבד. אין דרך כלכלית בעולם להפוך אותו לסונול לתחבורה. תודה רבה. קובי, הבקשה שלנו זה חשיבה מחדש על כל התהליך הזה. אנשים לא מוהלים. זה כבר לא שם. זה אנשים שמתפרנסים מזה. התעשייה שכל הדברים האלה יש להתחשב אחרת בעניין.

אשכנזי, בבקשה. בקצרה, בבקשה. אני בעלים של שלושה מפעלי תעשייה, שניים בראשון ואחד בקריית גת, ענף המתכת והפלסטיק. זו הישיבה שלי שאני יושב בדיון בנושא מיסוי השמנים. אני רוצה להיות טיפה יותר בוטה. אני חושב שאנו פה מבזבזים את הזמן שלנו מעל שנה. מגיעים לאותן תובנות שהגענו לפני מעלה משנה. לא התקדמנו מילימטר. החלטת לייאש אותי? אני שם את זה על סדר-היום ואני בטוח שאני משכנע אותם. מה לא השתנה? דברים משתנים. ברגע שרשות המיסים אומרת שהיא רוצה עד סוף החודש להגיש טיוטה או הצעה חדשה, נבטל את הרפורמה עכשיו, שיגישו רפורמה מתוקנת שתעבור בהסכמה.

למה להמשיך את המיסוי הגורף הזה על התעשייה? התעשייה נפגעת כל יום. הייצוא והייצור נפגעים. אנו נאלצים לפטר עוסקים. הייצוא מיסים ומדינות לואו קואס הורגים אותנו לגמרי. לא יכולים להתחרות בכלל, ועוד מס ועוד. לפעמים אני מרגיש כמו דון קישוט שנלחם בתחנות רוח. לא ייאמן מה שקורה פה.

לא מקבל מה שאמרת. אני בנוי על זה של לחטוף פליקים מהממשלה פעם אחר פעם אבל לנצח בסוף. השאלה מי יישאר בסוף.

אני זמני. ינון. העלו כמעט הכול, אבל חשוב גם קובי לומר לכם על הכמויות של המדללים, חייב לטפל בזה. חייב להתעקש שאת התעשייה יחריגו כי זה חוזר אלינו, ואז לאט-לאט אם רוצים, תגידו את מי כן. אומר לך ניר, שהשמן האולטימטיבי שהוא מאוד יקר, כבד, אי אפשר למהול אותו, כלכלית, לא משתלם, במדללים לא כדאי, מה שאני נזכר בדיונים הראשונים שאמרנו את זה ושוב הדברים חוזרים והאנשים מהשטח אומרים: לא הועיל לנו כלום, שנה וחודשיים ושלושה שום דבר לא השתנה חוץ מזה שאתם אומרים: בואו נחריג עוד. אתם אומרים: עשינו על החבר'ה הישרים האלה ניסיון, היו שפני ניסיון שלנו. ראינו שצודקים. מה ששילמו שילמו. כסף רק מגיע, אבל זה המצב. לא נכון. אבל זה המצב. הבעיה שלי, שבסופו של דבר אתם לא סתם מחריגים היום. אתם אומרים: בצו החדש נחריג - כי אתם מבינים שטעיתם. לא. אם תעשייה, תעשיית הרמקולים, סתם ממציא, לא אמרה לנו שהם צריכים תחליפי דלק ופרסמנו את הצווים להערות ציבור ולא קיבלנו שתעשיית הרמקולים צריכה ואז הגענו לפה לחמישה דיונים בוועדה ועדיין לא אמרו שלא צריכים- - אמרנו את זה מהיום הראשון. אני אמרתי את זה. תוציאו פרוטוקולים. ביקשנו קודם כל את התעשייה להחריג. יש בקשה של הוועדה כולה - חשיבה מחדש על כל העניין הזה.

אתם עושים עבודתכם אבל זה לא הגון כלפי התעשיינים. גם לא הגון להגיד שפני ניסיון. לא אתם. אתם לא השפנים. לא אמרתי. עשיתם ניסיון. אי אפשר לומר שלא. לא היה ניסיון. אתה לא משדר איתי על אותו גל. אתה לא מבין אותי. לא התכוונתי חלילה לפגוע. שפני ניסיון זה מושג. בסופו של דבר היה פה ניסיון. תוך כדי למדתם או לא למדתם אבל ההערות הועלו כבר בדיונים הראשונים. שלחתי מכתב למאיר סביון. אני מאוד מעריך אותך. שלחתי ב-16 בפברואר, לא מזמן. פונה אליי אדם שהחברה שלו עוסקת בייבוא תכשירים נגד חלודה. ביוני 22' הביא ארבע אוניות. את האוניה הראשונה נכנסה למכס, סווגה על ידי המכס כהלכה הכול בסדר,

האוניה השנייה נכנסה למסלול של בדיקה במכס. הם דרשו לוודא שהחומר שיוצר זה החומר שיובא, לאחר הבדיקה שוב הכול בסדר, שחררו ללא ערבות. באוניה השלישית שוב דרשו, ואז התחילו שם לגמגם. באוניה הרביעית דורשים ממנו 7 מיליון, היום 9 מיליון. אם שחררתם אוניה ראשונה,

שלישית באותם חומרים, מה אתם רוצים? שהאדם יגיד: קחו אותי עם אזיקים, לא יכול יותר להיות פה? האוניה הראשונה שפטרתם אותו - גם הרביעית אותו דבר. הייתם לוקחים לו מהאונייה הראשונה, היה אומר: לא מביא את האוניה השנייה, השלישית. לא היה מביא את הבאות. בשלישית מתחילים לגמגם, ברביעית לוקחים לו ועכשיו עומד על 9 מיליון. לא היה ממשיך לזה. היום הוא נופל. היום האדם הזה הוא קורס. מירי סביון נתנה לך תשובה?

זה מקרה של אדם מסכן פנה אליי. אולי יש עוד כמה שלא הצליחו להגיע - שלחו, לא יודע מה או אמרו: אין לנו מה לעשות ואיבדו את התקווה בכלל? למה? שניב אף אחד לא יחזיר להם אחורה, ולכל האחרים. נגיד שיכלו להסתדר וגם שם העלו את המחיר. אבל אדם קורס. 9 מיליון. תודה. בבקשה. שלום, אני סמנכ"ל כספים בחברת אלובין שעוסקת באלומיניום. החברה מייצרת פרופילי אלומיניום. זה המחשה למצב. מייצרת אלומיניום עבור חלונות, דלתות. יש לנו 3 מכבשים, מעסיקים כ-200 עובדים. 3 המכבשים הללו עבורם כדי להפעילם מנו צורכים 40,000 עד 50,000 ליטר בשנה שמן. אנו משלמים את המיסים הללו. באתי עם דוגמה של חשבונית מהחודש. עלות ליטר שמן 7.65. עלות של מס בלו 3.12. שתבינו את הפערים. אנו מדברים על בין 40% ל-50%, שילמנו השנה מעל 120,000 שקל מס מיותר. אנו משתמשים בזה לתעשייה. זה דוגמה קלאסית לתעשייה ולמה שאמרו פה. תודה רבה. איריס וינברגר. אני מייצגת את התאחדות התעשיינים כעורכת דין ממשרד הרצוג פוקס נאמן. בהצלחה. קודם היית מוצלחת מאוד. היא מהדיון הראשון מייצגת. כמה זמן את שם במשרד? שש שנים לפני חודש. בהצלחה. תודה רבה. הרב גפני איחל לי בהצלחה גם כשפרשתי. אני רוצה להעיר משהו שעוד לא עלה פה. מעבר לקושי של התעשייה שמתמודדת עם עצם המיסוי ועם עצם זה שנושאים בנטל המס, יש הבעיה הרגולטורית הבירוקרטית. יש פה מס ייחודי שאין דומה לו של מס קנייה מצד אחד, ומס בלו מצד שני שחיים יחד. בכל הדברים האחרים יש רק מס קנייה. פה יש משטר בלו ומשטר מס קניה וכל משטר הוא אחר. המשמעות היא שהיצרנים, אם הם קונים מיבואן, הם צריכים להוציא אישור של פטור מותנה. אם הם קונים מיצרן מקומי, צריכים להוציא אישור של מפעל פטור. יש פה שני מסלולים נפרדים למי שקונה מייבוא ולמי שקונה מייצור מקומי. היצרנים המקומיים של השמנים נאנקים תחת זה שהם צריכים לעמוד בשתי רגולציות של מס קנייה ושל בלו. למלא כפל דיווחים, כפל ניהול מלאי נפרד של מס קנייה, על אותם חומרים בדיוק. יש אפשרות לדעתנו לתקן את הצווים שיכילו בדומה לתזקיקי דלק, ששם המשטר הוא שברגע שנכנסת ליצרן מקומי מפה אתה נכנס לעולם הבלו ועוזב את מס הקנייה. אנו חושבים שאפשר לתקן את הצווים באופן זה. זה יקל גם על כלל התעשיינים שנהנים מהפטור ובוודאי על התעשייה המקומית, שמשתמשת לפעמים בייבוא, לפעמים בייצוא שלהם, לפעמים קונים מיצרנים אחרים. הנושא הבירוקרטי הזה מאוד משמעותי. אנו יודעים היום על מפעלי פטור קטנים מאוד,

שבגלל הרגולציה של למלא את הטפסים וכו' כדי לקבל את הפטור החליטו שהם מוותרים על הפטורים הללו.

קובי, אתם יכולים להתייחס לעניין הזה? יש מפעלי פטור שמקבלים בכמויות קטנות. אבל היא אומרת שיש פה שני מסלולים שזה לא מקובל. שני משטרי מס. זה

לגבי שני משטרי מס, האם אפשר לאחד אותם? לא, כי דיברנו עכשיו על צווים שיגיעו הנה לוועדה. יש צו תעריף ויש צו הטלת בלו. למי אי אפשר לאחד אותם? זה שני חוקים שונים. יש חוק הבלו, תחתיו יש צו הטלת בלו. יש הבלו שמוטל על ייצור מקומי של תזקיקים ותחליפי דלק. יש בצו תעריף המכס מיסי קנייה שחלים בייבוא למשל על תחליפי דלק כמו שמנים. תודה. אני מבקש ממך הצעה כתובה בעניין הזה. אעביר את זה לשר האוצר. זה נשמע הגיוני. קובי אומר זה דברים שונים. אפשר לבצע תיקון בצו תעריף מכס. לא מבטיח ויכול להיות שלא נוכל להתגבר על זה אבל אם תכיני נייר בעניין הזה, ואני מכיר את כישוריך, אעביר את זה לשר האוצר. יכול להיות שנוכל להתקדם עם זה. בבקשה.

שלום, אני סמנכ"ל כלכלה התאחדות הולכה ותעשייה. הנושא של 4,000 ליטר בכל התעשייה עיבוד שבבי יש להחריגה - אל"ף כי זה אפליה בין יצרן גדול לקטן,

כל החבר'ה האלה עם מלח הארץ הם תשתית ייצור של תעשייה הביטחונית בצד אחד תורמים למדינה ומחזיקים את כל התעשייה הביטחונית, ומצד שאני לא יעלה על הדעת שיהיה להם- - - שהוא בהחלט מיותר. תודה. בבקשה. שלום. אני מאיגוד המוסכים. אני נציג בוועדת איגוד המוסכים. עניין השמנים בחודש שעבר הבטיחו שיביאו לנו רשימה מה משלם, מה לא משלם. 4 ליטר שמן מנוע, שמן סיכה לרכבים. זה אפשר למהול לסולר? הוא יוקר יקר מהסולר. זה כן, זה לא. אין לנו טבלה מסודרת שנדע מה כן. תודה. תשובה. שמן מנוע מתוסף הוא באריזה של עד 20 ליטר הוא פטור. אין פה שאלה. מי שמעביר את המידע זה היצרנים מעבירים ללקוחות שלכם איזה יצרנים ואיזה חייבים ואיזה לא לפי ההרכב שלהם. עוד נמשיך את זה. יביאו את הצו. נקיים את הדיון. מקווה שהם יקבלו לפחות את החלקים הללו שדיברנו עליהם.

אני מסיים. התייחסות אחת - נשאלתי בפתח הדברים על ידי חבר הכנסת בליאק לגבי הדיון הראשון שהיה על סדר-היום, אז דנה הוועדה בנושא מערכת המשפט. זו הייתה בקשה של שליש מחברי הוועדה לקיים דיון בעניין ובסוף הדיון נערכה הצבעה. שאל אותי חבר הכנסת בליאק לגבי המשמעות של ההצבעה. המשמעות של ההצבעה היא הצהרתית בלבד. אין פה החלטה,

תקנות שאנו מצביעים ומשנים את המצב. המשמעות היא הצהרתית בלבד. האם הייתה לנו זכות להתייעצות סיעתית לפני הצבעה? אפשר לקיים התייעצות סיעתית למרות שאין פה איזו משמעות. אם הייתי שומע שמבקשים התייעצות סיעתית, הייתי מאפשר. שמעת את זה מצוין, אדוני. ממש לא שמעתי.

שמעתי בשמחה רבה הייתי נותן. היא שאלה אותי, אמרתי לה. לא חשבת שראוי להפיץ נוסח החלטה לפני הצבעה?

דיון. זה לא חוק, לא תקנות. מה ששאלת לגבי המעון של ראש הממשלה אתה צודק במאה אחוז. לא אביא את זה לדיון ולהצבעה אם לא יהיה חומרים שהחברים יקבלו. אבל פה זה דיון ובסופו הצעתי שנקבל את סוף הדיון הזה. לא חוק, לא תקנות, לא צו. רק רוצה לומר לפרוטוקול שכן ביקשנו התייעצות סיעתית לפני הצבעה. אני מתנצל. הייתי נותן את זה בשמחה. לא שמעתי את זה. אני מודה לכל המשתתפים בדיון הזה ומבקש מרשות המיסים, לעשות כל מאמץ בעניין של התעשייה. אנו ממתינים לצו שלכם כדי לקיים את הדיון. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.